בוקר טוב לכולם. אני שמח לפתוח את ישיבת הוועדה הבוקר עם אנשים נפלאים מקופת חולים מכבי. הנושא היום בוועדה יהיה על סקירת אגף לפניות הציבור במכבי שירותי בריאות על

היום אמצעי התקשורת של האזרחים עם הקופה,

המערכות, היא קלה ביותר.

אני ברשותך חבר הכנסת טסלר, אני בזום אחר גם כן שנקבע עם רוני גמזו במשרד

למה שאמרתי, ואתן לטלי לנהל את הדיאלוג מולכם.

אני לא אפריע בעבודת הקודש שלך אני רק אשאל שאלה כללית ואחרי זה אכנס יותר לפרטים. איך שזה נראה כרגע, מצב הקורונה הופך להיות חלק

000 אנשים פנו אליך יכולתם לשחרר והרבה מתוכם פנו אליכם. האם עשיתם את זה, ראיתם לנכון לעשות את זה, מה קורה בשטח מבחינת שגרת הקורונה אצלכם בקופה. תראה, אנחנו כמובן משתדלים לעשות את התהליך הטוב ביותר ואני חושב שכל קופות החולים באופן יחסי למערכת בכלל עובדות טוב.

תודה ובהזדמנות הזו אדוני אני רוצה להודות בפניך לאנשים הנפלאים שנמצאים פיזית כאן בחדר, כל אחד בתחום ובמקום שלו שעושים עבודה נפלאה. אותם לא צריכים לבוא ולתגבר ולתת להם כח אדם בגלל שהטלפונים שלהם

נעים מאוד ואנחנו מודעים על ההזמנה לוועדה החשובה הזאת. אבל אני רוצה ברשותכם להתחיל עם כמה מילים של הדובר שיציג באופן כללי את מכבי ואני אציג מיד אחריו את פניות הציבור ואם זה בסדר אני אשתף את המסך של המצגת

זה יכול להיות עזר מציון, יכול להיות בית חולים יכול להיות גם העיריה והרווחה שהרבה פעמים אנחנו נגדיל ראש וננסה לבנות למטופל איזו שהיא מעטפת גם אם היא לא באחריות ישירה שלנו. הנושא השלישי בליבת העניין כמובן זה מצוינות מקצועית. מכבי מקפידה ששיעור הרופאים המומחים שלנו יהיה

מרגישים שבשכונה שלהם הציבור רוצה את

או גם ביום אבל ימשכו גם לתוך הלילה. יש לנו רופאים שעובדים גם עד 1:00

אנחנו באמת משתדלים ללוות את המטופל לאורך כל שרשרת החיים שלו, מישהו פעם אמר את זה מ'העריסה ועד לאריזה'

וגם כמובן כל השירותים, כולל טיפול בבית שהוא ערך מרכזי אצלנו וכולל

שלום נילי. כפי שאתם לבטח יודעים,

מעבר לזה שהוא גם מוגדר בתקנון הקופה ואני נבחרת על ידי מועצת הקופה לפני כ-4 שנים לשמש בתפקיד הנציבה, אבל החוק גם מגדיר מאוד יפה שמעבר לבירור של התלונות של

זה כמובן יעבור מיד למרכז הרפואי ויעזרו לו לסייע למצוא את התור המתאים למצב שלו,

זה יעבור למחוז וההנהלה הרפואית תצטרך לעשות

נותנים לזה את כל תשומת הלב,

אם יהיה ויתור סודיות אנחנו כמובן יכולים לפרט קצת יותר. בכל בירור של פניה אנחנו נפנה לגורמים המקצועיים שאליו

אבל לצערי גם יותר, יש נושאים שדורשים תחקיר מאוד מתמשך, ואלה לצערי לוקחים קצת יותר זמן. אנחנו מודדים גם את המחוזות והסניפים בעמידה ביעד, חשוב לנו שכולם ישתדלו לעשות

אפילו בתוך המסרון להגיע ישירות לאון ליין או להכנס לתוך המחשב, לראות את התשובה במלואה.

כי לעתים בשיחת טלפון מוסרים את המידע שנדרש, או פותרים את הבעיה, נניח מסדרים תור למשהו, ולפעמים חשוב לאנשים לדעת שבזה הסתיימה הפניה,

מתועד במערכת שנעשתה שיחה והפניה נסגרה

על מה הלינו בתקופת הקורונה? התקופה האחרונה באמת מאתגרת,

כל מה שאמרתי קודם, ומצד שני אנשים רוצים כאן ועכשיו לקבל תשובות על דברים בהולים בגלל הקורונה. אז הלינו על זה שלא קיבלו תשובות בזמן

אבל בפועל כפי שאני נוכח לראות שאתם אכן משקיעים הרבה הרבה כח ומוח להיות נגישים וקשובים לכל המבוטחים ובד בבד לייעל ולהשתפר. חן חן. תודה.

מה מביא אזרח בישראל מבוטח בקופות

מתי הוא מגיע

אחזור אלייך בהמשך. לפני שאני פונה לרב שלזינגר,

אתה הפנים של קהילת מכבי, משפחה גדולה וחשובה,

יושב לידי ברוך שטרן מנהל מרחב בני ברק שזה המגה סניף

ככה, לצערנו הרב, ואני חושב שבני ברק זה היה המעוז והמסה הגדולה ביותר של הנדבקים במסירות אין קץ שלו ושל הצוות הצלחנו להוביל את בני ברק למקום טוב והיום אני

אני אגיד לך דבר אחד, אם יש משהו שאני מקנא בך זה בזכויות הרבות שלך ואני יודע אישית כמה שעזרת וכמה שתעזור וכמה שאתה עוזר ביחד עם כל החברים שלך, עם הצוות הנפלא.

אחד שהיה לצאת לחו"ל דחוף, והיה צריך בדיקת קורונה. כיום

בעצם זה מה שנקרא מגה מרחב אצלנו, המרחב הגדול ביותר של מכבי, אנחנו - - - אם אתה יכול להתייחס למה שאמרו פה קודם הרב שלזינגר וגם עדו על המכשיר המיוחד אצלכם. אני רוצה לדעת במה מדובר. - - - בטווח הזמן,

אני אתחבר לזה. אנחנו נותנים

אנחנו רואים מי נמצא מעבר לקו,

חשים, אנחנו מתחברים לפניה.

היו לנו מספר פניות ממש קשות והיינו צריכים להתייחס אליהם,

- - - המשפחה,

היא תקופה מאתגרת אבל אנחנו יודעים שאנחנו עושים טוב לעם ישראל וזה מה שחשוב לנו. תודה.

הרב אריה מנהל מרחב ערד. העיר במדבר השומם שינתה פניה לאחר שנכנסת לנעליים האלה ואת התוצאות אנחנו רואים בשטח עם הפידבקים החיוביים שאנחנו מקבלים

שאנחנו צריכים לפנות לפיקוד העורף והם צריכים לפנות לעצמם, היו לנו מכתבי שחרור ששלחנו למשל"ט והם לא עברו למלון בערד, לקח יום שלם עד שזה הגיע

אני חוזר חזרה לתחילת השיחה, לדבריו של מנכ"ל מכבי רן סער, שבעצם הפנים לעתיד, אתם כבר כעת נערכים לחורף עם כל המשמעויות שבכך. אני מתכוון בע"ה, בעקבות המילים שלו לגבי התקציבים, שתהיה לכם את היכולת לבוא ולהיערך כראוי ושתקבלו מה שאתם צריכים לקבל. בעצם אתם לא מבקשים לעצמכם, אתם מבקשים לבוא ולעזור לציבור בישראל, לאזרחים שזקוקים לדברים האלה. כל המצב שאנחנו נמצאים בו הוא מצב מבולבל, כל יום מחדש מצליחים לבלבל אותנו, אנחנו פשוט מאוד צריכים להתאפס על הגדר ולא לעוף ברוח ולא להתבלבל. אני אומר את זה כאן בוועדה ויכול להיות שאחטוף על זה, אבל זו המציאות, גם במשרד הבריאות האנשים שם מבולבלים. אני מכיר אותם אישית מהעבר כשעבדתי שם ואני בקשר איתם יום יום והם לבד לא מבינים בדיוק את סוג ההנחיות שיוצאות וכל הדברים, ובצדק. כולי תקווה שכעת כשהגיע פרויקטור מנכ"ל איכילוב פרופ' רוני גמזו, אנחנו נראה את התוצאות בשטח ואני מקווה שתוך יום-יומיים,

לעשות לנו סדר בבלבול, ואחרי שיהיה לנו סדר בבלבול נדע איך לחיות במצב הזה. אני אבדוק גם את הנושא הזה שאמרתי קודם שאם יש הנחיות לא יכול להיות מצב שקופות החולים לא מקבלות את ההנחיות בזמן ורק דרך התקשורת, ואז זה מקשה על המענה למבוטחים. מה שנותר לי לומר הוא שוב תודה לכל הצוות המדהים, ותודה לך נילי, תודה לדינה על העבודה הנפלאה.

אם את יכולה תשלחי לי תשובה. אז שוב תודה ושנמשיך לעשות דברים טובים לעם ישראל ושנשמע ונתבשר אך ורק בשורות טובות ומשמחות. הישיבה נעולה.

ננעלה בשעה 11:43.